שלום, צוהריים טובים. אשפוז בקהילה קופות החולים ובתי חולים: אסטרטגיה של משרד הבריאות בעולמות תכנון האשפוז. כולנו מבינים את הצורך בחשיבות ובעידוד קיום מערך האשפוז